אני לא רוצה שזה יחזור על עצמו ולכן אני מקווה שלא נתפלפל יותר מדי בחוק הזה ושאם יש הערות, נסו לסגור אותן לפני כן גם עם לירון וגם עם נעמה ועם מי שצריך לשבת עם שאר הגופים

אתם רואים, זה בנק ישראל. האמירה הכללית שחשוב לי להגיד היא שניהלנו

ומהצד השני הבנו שנתנו פה איזשהו פתח במקומות המתאימים, כשיש באמת הצדקה,

אז היינו צריכים לטכס עצה יחד ולראות מה באמת מתיישב גם עם התכליות של החקיקה וגם מאזן בצורה נכונה.

כפי שהיא נדונה בחקיקה. ומן הצד האחר, יש פה מגבלה שצריכה לאפשר לגופים האלה שפועלים כראוי ובהוגנות,

לחיות בכבוד, נגיד כך. אלה מבחינתנו דברי הפתיחה. נתחיל לקרוא וההערות יהיו אגב

אנחנו לא רואים צורך בהערה הזאת ואנחנו מתנגדים לה.

אבל יש מאפיינים שונים לשווקים השונים ויכול להיות מקרה

היא לא רלוונטית לעניין החוק מאחר שהחוק לא התכוון בעצם - - - של אשראי.

אבל זה לא העולם של האשראי שדיברנו עליו. כל התחום הזה של

אז כמובן שעליה חל - - - כלומר, אם מומשה ערבות ובגלל אותה ערבות,

אדם שלא הייתה לו זכות בחשבון נכנס למינוס או נאלץ לקחת הלוואה, זה יחול. אני רוצה להגיד שהצורך בהבהרה נובע מזה שבחוק הבנקאות (רישוי) יש התייחסות לערבות כחלק מאשראי ולכן הצורך הזה להבהרה נוצר. אם ארצה

בסוף אתה כן כורך - - - אני מבינה את ההערה, אני פשוט אומרת שלדעתי זה בא להבהיר שזה לא חל על ערבות,

בכתיבה, כשכותבים: חוזה להעמדת ערבות למעט רכיב העמדת אשראי לצורך העמדת ערבות לצורך כיסוי חוב שלו - - - זה בדיוק מה שכתוב

אני יכול להציע הגדרה, אבל זה לא יתרום. אני חושב שיותר נכון, כמו שלא מגדירים מה זו ערבות בנקאית כי ברור מה זו ערבות בנקאית, אותו דבר

נמשיך. "(3)הלוואה שמתקיימים בה שני אלה: (א)היא ניתנה בחשבון המשותף ליחיד ולתאגיד, שאינו מסוג התאגידים שקבע שר המשפטים לפי

(ב)היא ניתנה שלא לשימוש אישי,

שלוש אלה

אנחנו חושבים שזו הגנת ייתר. זה שונה ממה שהוא אומר? אני לא בטוח שבחשבון המשותף כשיש יחיד ותאגיד יחד אני אישית לא מכיר את זה אבל יכול להיות

הכספיים יותר מעורבבים ויותר קשה לחתוך מתי זה לעניין העסק שלו ומתי ללקוח לעומת התאגיד. השאלה אם אתה פועל בכובע שלך כתאגיד או יחיד היא שאלה שיותר ברורה לאבחנה כי יש בה משהו מבני

ישבנו עם רשות שוק ההון על הטיוטה הראשונית שיצאה. לא ישבנו עם משרד המשפטים. אני מניח שמשרדי הממשלה, בנק ישראל,

אני לא יודע מה עבר ומה לא עבר,

יש כמה גורמים במשרדי הממשלה. במה שכבר

רק לבנקים, לא לנו. צדקו פה החברים שלי שאמור שאם כבר פותחים

בואו נפתח אותו באופן שוויוני ונקבע פה שגם כשאני נותן הלוואה

אנחנו בוחנים כל הערה לגופו של עניין. זה שעלתה פה טענה שכתבנו חשבון וזה לא עונה על הצורך שלהם, אמרנו שזו טענה טובה ונבדוק אותה. יכו להיות ששגינו

אבל הרמיזות פה, בעיניי, הן אינן במקומן כלל וכלל.

אני ממש לא התכוונתי שיבינו אותי בצורה כזו. אבל קבלו את התנצלותי שניכם. לא הייתה לי שום כוונה לכל מה שאתם אמרתם פה.

המליאה נפתחת ב-16:00, אז יש לנו עוד דקה וזה לא ישביע את הארי. אנחנו נשאר בזה שאנחנו זוכרים שצריך להסביר את זה. נישאר בזה שנצטרף לקרוא. אני אקבע את הישיבה הבאה כשאשמע שבאמת ישבו בשולחן עגול והתקדמו כדי שלא כל הזמן - - - שישבו איתנו בלב חפף לשמוע.

אני מוכנה שתתקיים ישיבה אצלי כדי - - - אנחנו בעד - - - מקובל - - - הם עושים את זה בנפש חפצה ובלב רחב. היא תרכז את זה. מבחינתנו מקובל. בסדר גמור. בעזר השם נעשה ונצליח. תודה לכולם. הישיבה נעולה.